בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום יום רביעי, כ"ז באלול התש"ף, 16 בספטמבר 2020. על סדר-היום: קביעת חברי ועדות משנה. נתחיל עם קביעת חברי ועדת המשנה לבטיחות בדרכים,

אז אנחנו מודיעים שחברי הוועדה הינם: חברי הכנסת בועז טופורובסקי, יצחק פינדרוס, הילה שי ואזן, קרן ברק, אנטאנס שחאדה ויבגני סובה, כשעומד בראש הוועדה חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אנחנו נצביע אחד-אחד או על כולם? אתה יכול לעשות את זה על כולם. נצביע על כולם. וכן על סדר-היום חברי ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים: חברת הכנסת קרן ברק, שתשמש כיושבת-ראש ועדת המשנה; חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

חברת הכנסת אתי עטייה וחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. וכן חברי ועדת המשנה לבחינת השלכות ההגירה הבלתי חוקית על כלכלת ישראל: חברת הכנסת מאי גולן, שתעמוד בראשות ועדת המשנה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חברת הכנסת הילה שי ואזן, חבר הכנסת מתן כהנא וחבר הכנסת עידן רול. אלו הן שלושת ועדות המשנה שבינתיים יש לנו את ההרכב שלהן.

וגם ההודעה. כמובן, אני מבהיר מאחר שבגלל שגרת הקורונה, כל סוגיית מושבי הכנסת והפגרות השתבשו לנו, אני מודיע שתוקף המינוי של הוועדות האלה הוא גם למושב החורף שיתחיל מייד אחרי הפגרה של שלושה ימים. אז אני חושב שאמרנו את זה לפרוטוקול. מי בעד?

כמובן, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושרו פה-אחד תרתי משמע. הישיבה ננעלה בשעה 08:58.